בדיון הקודם ביקשנו מרשות המסים להשלים כמה נתונים שהיינו צריכים לקבל. אני רוצה להתחיל בזה. לפני שאגיע לנתונים אני רוצה להזכיר שהמענק מבוסס על פגיעה בעסקים לפי הירידה שלהם במחזורים המדווחים לצורך מע"מ. מה שחשוב לי לשוב ולהזכיר - שבכל תקופה שאנחנו מודדים את הנתון הזה,